בוקר טוב לכולם.

לחולים פלשתינים (תיירות מרפא) והיעדר תו סגול במחסומים.

בבקשה. בוקר טוב לכולם. הנושא של הפסקת טיפולים בפלשתינים בתקופת משבר שהוא חוצה כל מגדרים וכל מגזרים וכל אוכלוסיות וכל מחלוקות שיכולות להיות בין

מספר האנשים,

איפה הטיפול מתקדם,

אלה נתונים שחסרים לכל הארגונים כמעט, זה נתון ותחום שהוא לוט בערפל ממש, שאנשים מאבדים

ועשינו הרבה מאוד צעדים שיאפשרו להם להיות כאן ולקבל את הכסף ישירות לחשבון הבנק שלהם, מה שלא קרה לפני כן,

בראש שקט מהבחינה הזאת שבאמת הכלכלה שלהם לא תיפגע. אז כשאנחנו עושים צעדים

החובה - - - בבקשה. ח"כ אבוטבול. בוקר טוב לכולם. אני חושב שהדיון שגב'

סאלח ח"כ, הביאה לכאן הוא דיון חשוב מאוד.

קודם כל כי ההלכה היהודית דורשת מאתנו לדאוג לשלומם ולרפואתם של כל

י אפילו לא מדברת על מזרח ירושלים ועל

באיו"ש. זה אנחנו אפילו לא לוקחים בחשבון. אנחנו מדברים נטו על טיפולים בישראל. מה זה טיפולים בישראל? נעשה סדר ונתחיל עם תושבי איו"ש, הם מקבלים טיפולים רפואיים באיו"ש, יש להם את המענה הרפואי.

שהיא אישית והרבה יותר נוחה למשתמש. בנוסף יש לנו את מוקד הפניות של המינהל האזרחי,

ויעידו ארגונים שפונים אלינו עם טפסים של תושבים. אותו דבר אגב לגבי מת"ק עזה. מת"ק עזה כרגע מקבל בקשות, אמנם אי אפשר לגשת

את מאשרת להעביר לך אותה? אני מדברת על באמת מצבים של חירום, שיש סכנת חיים. אני לא מדברת על מקרים שצריך לצאת לדיאליזה בישראל לסדרת טיפולים. כן, יש לנו כזו רשימה.

יש לכם רשימה של אנשים שקיבלו התקף לב לפני שבוע והם מחכים עכשיו? לא, אנשים שהם בסכנת חיים, שהם עשו או השתלות או שעכשיו הם צריכים לעשות השתלות, או שהם

זה צריך להפנות גם לשם ויש לכם את הקשר איתם כדי להגיד גם להם 'חברים,

מדובר בחיים של אנשים שנמצאים תחת אחריותכם'. אם מעבר לזה יש לך שאלה בשמחה רבה,

את יכולה להגיד לי מספרים לגבי הפניות, כמה העברתם?

כמה קיבלתם? לגבי מספר פניות אני צריכה לבדוק - - - אם באמת פניות רפואיות ספציפיות שמתקבלות אלינו מארגונים ומתושבים.

היום, צריך גם להבין, מערכת הבריאות הפלשתינית ונעזוב רגע בצד את הטיפולים בישראל, מערכת הבריאות הפלשתינית היא אחת. בתי החולים בעזה לא יכולים לתת מענה

אלא רק אם זה דרך איזה שהוא ארגון אחר,

אני כרופאים לזכויות אדם יש לי 1.5 רכזות פניות שמקבלות עשרות פניות בימים האחרונים, אם זה כמו שני התינוקות

וגם אנחנו כארגונים ישראליים,

גישה, מרכז פרס לשלום או לא יודע מי, לא נוכל לעמוד בעומס כזה. זה לא משהו שארגונים בגודל שלנו בכלל יכולים לעשות והמדינה צריכה לקחת את זה על עצמה

שולטת על מרשם האוכלוסין, ושלא נדבר על הגדה שם היא ממש פיזית שולטת בשטח,

אבל בואי נשאיר את זה רגע בצד. עוד מילה לגבי הפסקת ההתחייבות לתשלום של הרשות הפלשתינית,

זה קרה כבר לפני שנה וחצי, הרשות הודיעה שהיא לא רוצה לממן

בסדר גמור. אני קודם רוצה להתייחס לעניין הזה של הפסקת ההתחייבות הכספית. לפני שנה וחצי באמת קרה שהרשות הפלשתינית החליטה להפסיק את ההתחייבות הכספית לישראל אבל זה לא קרה בהפסקה אלא הם

זה נכון שעיקר הפניות מגיעות אלינו מארגונים כמו "רופאים לזכויות אדם",

כן ירבו, ונשמח גם לקבל יותר פניות מתושבים.

האם לצורך העניין, רן אומר שמגיעים אליהם פניות והם לא עומדים בעומס. הם יכולים לומר לאנשים 'תפנו לאותו מוקד' ואנשים יוכלו לפנות אליכם?

או בגלל שהם לא יכולים? שוב, לדעתי זה עניין של באמת חוסר

אני אשמח לחדד עוד נקודה. ביום שחוזר התיאום אנחנו נצטרך להפסיק עם העניין הזה, כי בעצם לפי הסכמי הביניים אנחנו עובדים רשות מול רשות ואנחנו צריכים לקבל את הבקשות מהם בצורה מסודרת ולא לעקוף

בין החולים האלה כמו שצוין, אני אגיד במהרה,

בהם חשוב לציין גם הרבה קטינים שכל עיכוב בטפול גורם להם לא רק לסבל אלא באמת לנזקים שהם בלתי הפיכים ולסכנת

"גישה" המת"ק סירב לטפל בבקשות של תושבי עזה, בשל העובדה שהן לא הועברו על ידי הוועדה האזרחית הפלשתינית. אז הבעיה הזאת עדיין קיימת ועדיין צריכים לתת עליה את הדעת. נעה מתי ביקשתם את

והתחושה היא שעדיין אין חלופה ראויה למנגנון התיאום. על אף הדיון המאוד מאוד חשוב בנוגע לחולים, אני חייבת להזכיר במילה שבעצם התיאום שכן מתקיים היום שהוא מצומצם

המצב

ואני חושבת שגם באזורים פלשתינים נוספים לא מודעים למה הם יכולים לבקש ומה הם לא יכולים לבקש ואיך הדרך לעשות את זה. אני מקבלת את שנאמר שיש הרבה רצון

אני רוצה להוסיף נקודה שעלתה,

הם קיבלו הוראה חד משמעית לא להעביר ולא לטפל יותר באף בקשה. ממי הם קיבלו הנחיה? הם קיבלו הנחיה מהרשות הפלשתינית.

כדי שאם הם יכולים לצאת החוצה הם ייכנסו בלי שהם מתעכבים את ה-21 יום ואם התשובה תהיה שלילית אז ממילא הם חוזרים, אז לא משנה שהם יהיו בבידוד.

לפני הקורונה, לפני הפסקת התיאום.

היא דיברה על לפני הקורונה, אבל אני חושבת שעמליה סיפרה - - - לפני הקורונה, בוא נגיד במשך 10 השנים האחרונות,

אז אני מניחה שהמתפ"ש יכול למצוא דרך לעשות את זה. אני שואלת למעשה. זאת שאלה. עמליה,

זה מה שיאפשר להם להגיש בקשה ישירות, אם הם יוכלו לקבל פקסים? אני קצת בספק, משום

בכנות גדולה. מצד שני יש פה בעיה משפטית, כי ברגע שאנחנו מקבלים מהתושב בקשות זה אומר שאנחנו עוקפים את הרשות הפלשתינית. ברגע שאנחנו עוקפים את הרשות הפלשתינית. ברגע שאנחנו עוקפים את הרשות הפלשתינית יש פה בעיה משפטית מאוד חמורה כי אנחנו בעצם לא עובדים לפי הסכמי

אני רק אומר שזו בדיוק הנקודה שהעלינו וענבל קצת נסוגה ממה שהיא אמרה בהתחלה,

אז אנחנו נוכל לבלום אותה גם כאן. בתוך זה אני מבקשת לראות איך אנחנו מפשטים את התהליכים שיסייעו לנו

לקבל את הטיפול הרפואי מציל החיים בלי לפגוע במרקם המאוד עדין ורגי ש של מערכת היחסים בינינו לבין הרשות מבחינת כל הנושא של התיאום, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שברגע שיחזור התיאום אנחנו נוכל אולי לייצר גשר הרבה יותר פשוט גם

אני מבקשת בדומה למה שביקשה עמליה,